אני מתכבד לפתוח את הישיבה. הנושא: מימון פרוייקטורים של משרד העלייה והקליטה ברשויות המקומיות. לפרוייקטורים ברשויות המקומיות תפקיד חשוב מאוד לעידוד